בוקר טוב,

נעסוק בנושא תשלומי פנסיה לזכאים מרוסיה וקשיים בהעברת כספים ורכוש לעולים חדשים מרוסיה, מדובר בישיבת המשך ודיון מעקב של שתי ישיבות שקיימנו בנושא בחודש פברואר. דיברנו על הקושי בהעברת כספים מרוסיה לזכאי פנסיה שחיים בישראל, חלקם קיבלו פנסיות דרך ביטוח לאומי וחלקם מקבלים ישירות מקרנות הפנסיה ברוסיה, אנחנו מדברים על הערכה של כ-57,000 זכאים לפנסיות, שמתוכם כ-17,000 קיבלו את הפנסיה דרך הביטוח הלאומי מתוקף האמנה בין מדינת ישראל והפדרציה הרוסית בדבר שיתוף פעולה בתחום הסוציאלי, אמנה שנחתמה בשנת 2017. הכספים למעלה משנה לא מגיעים לזכאים, אני אחלק את שתי הקבוצות, ראשית אני אתייחס לקבוצה שהייתה מקבלת את הכסף מביטוח לאומי, כ-17,000 זכאים. בכנסת ה-24, החליט שר האוצר דאז אביגדור ליברמן לפנות למוסד ביטוח לאומי ולהפעיל את הסמכות בסעיף מספר תשע לחוק הביטוח הלאומי, כך שלאחר התייעצות עם וועדת עבודה ורווחה יוענקו הכספים לזכאים, והממשלה תשפה את המוסד בעד הסכומים שישולמו, צריך להבין שמדובר בסדר גודל של כשישה מיליון שקלים בשנה, כך לפי הערכה. אנחנו פנינו מהוועדה לשר האוצר ולוועדת העבודה והרווחה כדי שיממשו את ההסכם, ההסכם לא יצא לפועל בגלל מערכת הבחירות וועדת ההסכמות אז בזמנו לא הסכימה להוציא את ההסכם לפועל, אני פניתי לשר האוצר וביקשתי שימנה נציג מטעמו שיאחד את כל הנושא הזה, אני לא קיבלתי תשובה רשמית, את קיבלת? לא, אף אחד מאיתנו לא קיבל. כנראה שהנושא הזה לא כל כך מעניין את משרד האוצר, אבל מבלי לצטט,

דה-רקורד שאולי השלטונות ברוסיה לא יראו בעין יפה שיעבירו את הכספים וישפו, מה שאומר שמשאירים כאן כ-17,000 זכאים, תוהים ועומדים על תקציב שקיים במדינת ישראל, ואנחנו מדברים על האוכלוסייה שהכי זקוקה לכסף, וההתקפלות הזו גם מצד ממשלת רוסיה כן תראה בעין יפה או לא תראה בעין יפה, תשלמו לאנשים את הכסף, את החשבונות המדיניים תעשו אחר כך, לא מצליח להבין את מערכת קבלת ההחלטות חוץ מהעובדה לשיטת הממשלה הזו, שאם יש למישהו מבטא רוסי כנראה הוא נמצא בתחתית שרשרת המזון עבורם מבחינת ההתייחסות, אם בכלל. אני לא ארפה מהנושא הזה, אני פונה לאגף תקציבים, אני לא מצליח להבין איפה משרד הקליטה והעלייה בעניין הזה שטיפל בזמנו בסיפור, כ-17,000 איש, שיש את הפתרון איך להעביר להם את הפנסיות, מי שלא יודע מדובר במאות שקלים לכל זכאי, שעבורם מאות השקלים הללו הם עולם ומלואו. כאן נמצא ההבדל בין תשלום חשמל, תרופות ומזון, זו פשוט התעמרות של הממשלה באוכלוסייה הזו לא פחות, עלינו לא מקובל, גם התשובה הזו שממשלת רוסיה אולי לא תראה בעין יפה את ההעברה דרך ביטוח

חשבתי שיש לממשלה הזו עמוד שדרה או חוסן לאומי, מה זו ההתקפלות הזו? יושבים כאן כ-17,000 קשישים שזכאים לפנסיה של מאות שקלים, לממשלה יש את הדרך לשלם לה והיא לא משלמת כי אולי מישהו אחר שחייב להם את הכסף לא יראה את זה בעין יפה? תסגרו את ההתחשבנות שלכם אחר כך מול ממשלת רוסיה, שערורייה שאין כדוגמתה בעיניי.

ישנה את הבעיה שכ-40,000 זכאים אינם מקבלים את הפנסיה שלהם בגלל בעיות בנקאיות, נציג משרד החוץ כרגע הודיע שלא יגיע לדיון, להם הייתה צריכה להיות עבודה מאוד משמעותית מול הקורספונדנטים שאמור לעשות את ההעברה של הכספים האלו, אבל אני כן אבקש לשמוע פה לגבי ההבהרות וכמה בנקים באופן יזום ביצעו פנייה למקבלי הפנסיות כדי שיעשו בקשה להעברה באירו כי הבנו שהעברה באירו עוברת בקלות יותר, וכמובן שננסה למצוא את הפתרונות לגבי בעלי העסקים שרוצים לבוא לכאן ולא יכולים לעבוד אל מול המערכת הבנקאית שנוקטת הרבה פעמים באפס סיכון. נפתח את הדיון, משרד האוצר, בבקשה. דניאל בלנגה, אגף תקציבים, אני אשמח להגיב על החלק הראשון שאמרת לגבי הפנסיות. נכון, בממשלה הקודמת כבר הוקצה תקציב לרבעון השני של שנת 2022 שהוא הרבעון הראשון שהזכאים לא קיבלו את הפנסיות מתוך מחשבה שהדבר הזה יינתן כמקדמות, וברגע שיוסרו הסנקציות או שיצליחו להגיע להסדר עם קרן הפנסיה הרוסית נוכל לקבל את הכסף חזרה מהרוסים, הממשלה הזו גם החליטה לקדם את הנושא, הצהרנו גם בוועדה שאנחנו מקדמים את התיקון הזה. זמן קצר לאחר הדיון שהיה בוועדה קיבלנו אינדיקציה מממשלת רוסיה שהיא לא רואה בעין יפה את העובדה שאנחנו משלמים מקדמות, ככל הנראה הם לא יתייחסו לזה כמקדמות ולא ישלמו את הכסף בחזרה אם וכאשר יוסרו הסנקציות וברגע שקיבלנו את האינדיקציה הזו, הבנו שאין לנו הצדקה משפטית או מקצועית לתת דווקא לקבוצת האוכלוסייה הזו ולא לשאר האנשים שאנחנו יודעים שהם מקבלים פנסיות שלא דרך ביטוח לאומי או דרך מדינות אחרות, למה דווקא רק לאוכלוסייה הזו? במקרה וזה נוח לביטוח לאומי לתת להם, לתת רק להם ולא לשאר האנשים, זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא יחסינו מול קרן הפנסיה הרוסית, לכן נכון לעת עתה עצרנו את הקידום של הדברים. נכון להקריב את אותם 17,000 זכאים לטובת קרן הפנסיה הרוסית, לא ידעתי שממשלת ישראל כל כך מתכופפת בפני משרד האוצר של רוסיה, טוב לדעת. האמת שהיא מתכופפת בפני כל כך הרבה אחרים, אז גם בפני משרד האוצר של רוסיה

התייחסויות, ביטוח לאומי, בבקשה. עדנה ליימן, האמת היא שאני זרוע מבצעת ומה שדניאל אמר אני רק יכולה להוסיף שלא הייתה שום החלטה לשלם לכן לא שילמנו כלום עד כה, ואין לי שום דרך לעקוף את ההחלטות שניתנות פה, יש פה את משרד - - - את יודעת להגיד לי כמה זכאים מתוך 17,000 זכאים הלכו לעולמם בשנה וחצי האחרונות?

לא נתבקשתי לבדוק לכן אני - - - אתם יכולים להשיג את הנתונים? כן, אנחנו יכולים לבדוק ביחס לתשלום שהיה בפברואר 2022 כמה מהם כבר לא בין החיים.

אשמח אם תוכלו להעביר את הנתונים האלו לוועדה. אין שום בעיה. כי זה בעצם מה שכנראה לא מבינים במשרד האוצר, האנשים בסוף חייהם ונותנים להם לגווע באיטיות, כבוד זה משהו שכבר ממזמן לא נמצא במערכת. בנק ישראל, בבקשה. קודם כל בוקר טוב, אני כן אומר בפתיח ואמרתי גם בדיונים הקודמים, בנק ישראל והפיקוח על הבנקים רואה חשיבות אדירה כדי שהכספים יעברו, אני אתייחס ברשותך יו"ר הוועדה לפנסיות ולאחר מכן אתייחס לסוגיה השנייה של חשבונות והעברות הכספים. אכן, מאמצע 2022 ראינו שהפנסיות לא מועברות

אך הם לא נעצרו על ידי המערכת הבנקאית הן לא הגיעו לבנקים, אבל החל מהרבעון הרביעי של 2022 אנחנו כן רואים מסלול של העברת כספים באירו ואני אתן קצת מספרים. בערב הלחימה יש לנו כ-15,000 זכאים שמקבלים פעם ברבעון כ-10 מיליון דולר, ברבעון הרביעי של שנת 2022 כ-2,600 זכאים קיבלו פנסיות, סדר גודל של כשישה מיליוני אירו, החל מינואר עד מאי 2023 כ-8,000 זכאים קיבלו פנסיות בסכום של כ-16 מיליון אירו, כלומר גם רטרואקטיבית. אני מדברת על שתי עובדות כאן, הכספים לא מגיעים למערכת הבנקאית, הם לא עוצרים את הכספים, אני כן אגיד שהבנקים פונים לקרן הפנסיה, כן פונים לקורספונדנטים - - - אז כמה זכאים לא מקבלים? תראה בהנחה שיש כ-15,000 זכאים וכ-8,000 זכאים קיבלו נכון לינואר עד מאי, אז עדיין יש לנו סכום של זכאים שלא קיבלו אבל אנחנו רואים שהם מקבלים את הכספים רטרואקטיבית. שוב אני אומרת, זה לא שהכסף מגיע לבנק והוא עוצר, הכסף לא מגיע לבנק ובסוגיה הזו הבנקים יוזמים, כולל פנייה לקרן הפנסיה, כולל

כולל שיח והצעות ללקוחות לנסות הלוואת גישור כאלו ואחרות עד שהם יקבלו את כספי הפנסיה - - - כולל פנייה לאנשים לבקש את ההעברה באירו במקום בדולר? יש גם שיח עם הלקוחות, אני לא יכולה להגיד לך ולחתום שזה גורף אבל הנושא של המעבר למסלול האירו גם בוובינר, אני תכף אגיע לצעדים הנוספים שהפיקוח על הבנקים ובנק ישראל עשו, עשינו וובינר מעל כ-500 משתתפים עם נציגות של ארגונים, עם משרד העלייה והקליטה ושמנו את כל המסלולים והפתרונות האפשריים, אז בחלק של הפנסיות כל מה שהיה אפשר לעשות המערכת והפיקוח בבנק ישראל עשו, אחר כך אני אתייחס ברשותך לסוגיה האחרת.

או אנה, בבקשה. בוקר טוב, אנה משה, איגוד לשכות המסחר. קודם כל רציתי להגיד כל מילה בסלע, בפעם השלישית אבל חשוב להגיד, מה שבנק ישראל עושים

עבודת קודש, פשוט מדהים, אני חייבת לציין זה חשוב, שני דברים לגבי הפנסיות. הדבר הראשון, אני לא רוצה לציין שמות זה לא משנה, אני חושבת שישנם בנקים שפנו ועשו עבודה מדהימה וישנם בנקים שלא עשו את זה או שעשו חצי עבודה, אני חושבת שאיגוד הבנקים יכול לעזור עם הנושא, לבקש מהבנקים מי פנה ואילו תשובות הם קיבלו, סליחה אם אני אומרת משהו שהוא לא מדויק מחוסר ידע, אבל אין שיתוף של הידע מה קרה כי ישנם בנקים שעבדו וזה זורם וישנם בנקים שהתאמצו פחות, אז או שייקח את זה מישהו ויהיה אבא לפרויקט של הפניה הזו - - - אנחנו,

בקשר מתמיד עם המערכת הבנקאית ואחת לחודש או חודשיים מקבלים את הנתונים וגם מה כל בנק עשה, בכל הבנקים יש מי שהכסף יותר עובר ויש מי שהכסף פחות עובר - - - אגב למה מציינים כל פעם גם בראיונות שמראיינים אותי וגם בתכוניות שעוסקות בנושא תמיד בנק ספציפי אחד שעושה יותר בעיות מהאחרים? אני לא רוצה לדבר ברשותך על בנק אחד, אבל אני כן אומרת שבסופו של יום אנחנו פונים לכל הבנקים - - - איגוד הבנקים יוכל להתייחס לזה? אם איגוד הבנקים ירצה להתייחס לבנק ספציפי, אבל אני כן רק רוצה להגיד שלנו יש את המעקב כולל השיח וכולל כל הצעדים של כל אחד מהבנקים עשו, וכל הבנקים עושים את המיטב. רגע אני אתן לתת לאיגוד הבנקים להגיב. אני לא אתייחס לבנק ספציפי, אני רק יכול להגיד לך שלמיטב ידעתי כל הבנקים וגם אנחנו - - - אתה יודע על מה אני מדבר,

התלונות שפונים אליי מהתקשורת - - - האמת שלא. יש שני בנקים שמציינים אותם תמיד. האמת שלא, אבל אני יכול להגיד לך שמכיוון שהיו כל מיני תהליכים שבמהלך הזמן התנהלו אז כל הבנקים נמצאים בתהליכים שכוללים שיחות ופניות ללקוחות על מנת שהלקוחות ידעו שהכסף אמור לזרום והבנקים מסבירים להם שיפנו לקרן, נעשות שיחות גם מול משרד האוצר הרוסי ומול קרן הפנסיה של רוסיה, בנקים עושים בעצמם את השיחות וגם מפנים את הלקוחות, אלו תהליכים שיקרו וקורים כל הזמן בכל הבנקים, אני מקבל את ההערה של אנה וגם אנחנו נעשה כל מאמץ כדי שכל התהליכים האלו יסתיימו כמה שיותר מהר ויקרו. לא יהיה בנק שלא יהיה בקשר עם הלקוחות בהיבט הזה.

בבקשה אנה. עוד שני דברים נוספים לגבי הנושא, לגבי העברות אני חושבת שציינתי כבר בזמנו כשדיברנו עם בנק ישראל, פנו אליי שני בנקים שהם פרטיים לחלוטין ולא תחת סנקציות ומבקשים לעשות יחסי קורספונדנציה לנושא הפנסיות בלבד ואשמח מאוד אם אפשר לבדוק את זה לכל הפחות, ליצור יחסים ישירים עם בנק שהוא פרטי ולא תחת סנקציות של רוסיה שיעזור בהעברת הפנסיות. אני כן אגיד, אנחנו לא נכנסים להסכמים העסקיים של כל בנק עם קורספונדנט, אני יכולה להגיד לך שיש לא מעט קורספונדנטים וזו לא חלופה שהפיקוח על הבנקים ובנק ישראל יכנס ויעשה קישור בין בנק מסחרי ישראלי לבין בנק מסחרי - - - לא השאלה היא אחרת, האם יש התנגדות עקרונית לבחון את היחסים מול הבנקים? תכף אושרית תוסיף, אני גם אגיד יותר מזה, באמצע יש קורספונדנטים וזה לא קשור רק לבנק הרוסי, מה שעוצר בדרך כלל בדרך זה לא מקור הכסף של הבנק הרוסי זה הקורספונדנטים באמצע. אז אני אומרת בואי נחתוך אותם, את הקורספונדנטים. אושרית לין, פיקוח על הבנקים. אז אני אוסיף, הכספים מועברים מרוסיה, הכספים מועברים באירו או לפני כן בדולר ולכן הקורספונדנט פה הוא חובה בדרך, כלומר הכספים חייבים להגיע או באירו או בדולר, מעבר לכך אנחנו מדברים פה על העברה שיוצאת מהבנק הרוסי ולכן הקורספונדנט הראשון בשרשרת זה לא הקורספונדנט של הבנק הישראלי אלא הקורספונדנט של הבנק הרוסי. בגלל המטבע? בגלל המטבע, בעצם יש פה בנק רוסי שמעביר לקורספונדנט אירופאי, לפעמים זה עובר לעוד קורספונדנטים בדרך ורק אחר כך זה מגיע למערכת הבנקאית - - - כלומר ברובל זה לא יכול לעבור ישירות? ברובל זה לא יכול לעבור ישירות מסיבות אחרות. עוד משהו? כן הערה שלישית ואחרונה לנושא, אני לא נכנסת לנושאים מדיניים אבל נדמה לי שאם משרד האוצר קיבל אינדיקציה שזה לא יעבור חיובי, רצוי שאולי או השגרירות או מישהו אחר יבדוק קצת ויראה אם אפשר לשפר את העמדה או לבדוק, כי לא בטוח שמשרד האוצר אולי משרד החוץ יכול, אני יודעת שאנחנו מדברים עם השגרירות הרוסית באופן רצוף והם מבקשים ליצור שיתופי פעולה - - - אנחנו נבקש ממשרד החוץ התייחסות כתובה ממשרד החוץ על זה שהיה אמור להיות בדיון ולא הגיע. סופיה?

אפשר להתייחס להעברות? או אחר כך? עוד שנייה, אז לעניין הפנסיות התייחסויות נוספות? יאיר סמוליאנוב, בבקשה. אני רק אגיד במשפט שהמילה שמאפיינת את רוב אותם אנשים זו וודאות, והיינו כאן בדיון הקודם ויצאו מכאן אנשים עם אופטימיות זהירה והנושא הזה הגיע אחר כך לתקשורת, יצא באייטמים ויצא בכל הדרכים האפשריות שאפשר להגיע דרכן לאותם האנשים, אנחנו נמצאים כאן בדיון המשך והסיפור הוא שעניין הוודאות לא נגמר, זה עניין שחוזר בכמה נושאים שונים לצערי בכל מה שקשור לעלייה ועולים וכדומה. בהקשר הזה אגיד שוב, כמישהו שנמצא בקשר עם אותם אנשים בפועל שזכאים לפנסיות, יותר ממה שהם רוצים את הכסף חלקם הם רוצים להבין האם הם יקבלו, הם לא רוצים שימשיכו למרוח אותם, הם לא רוצים להמשיך להתקשר ולעשות שיחות טלפון ושימשיכו למכור להם לוקשים, תגידו להם את האמת, אם האמירה כרגע היא שאין כסף אז אין כסף, ואם יהיה כסף בהמשך אז הוא יהיה בונוס, ואם תגידו שעד סוף שנת 2023 הם לא יראו כסף, אז בואו נגיד את זה במילים האלו. כמו שאמרת אדוני היו"ר למכור לאותם אנשים שלהרבה מהם הכסף הזה מאוד חשוב, כמה מאות השקלים האלו משנים להם את המציאות, לבוא ולהגיד להם כשהם עושים שיחות טלפון ויש לי את השיחות האלו ואומרים להם תקשיב, יש סיכוי טוב שזה יעבור עוד חודש, יש סיכוי טוב שיעבור עוד חודשיים, זה בשלבים, קיבלנו אינדיקציה שזה ישתפר,

לא צריך לבוא ולתת להם תחושה טובה, צריך לתת להם תוצאות ואם אין תוצאות אז לבוא ולהגיד בכנות כמשרד האוצר וכאיגוד הבנקים להגיד את האמת כמו שהיא, כרגע אין, כרגע לא יהיה, או בואו נדבר בשנת 2024, כל תשובה כזו תהיה הרבה יותר טובה להרבה אנשים מאשר למשוך אותם כל פעם מחדש. תודה.

אני מניח שתתייחסי לגבי העסקים, בבקשה.

לגבי הנושא של העברות כספים אני אגיד מספר דברים. קודם כל, בעקבות הוועדות שהיו וכהחלטה שלך כיו"ר הוועדה, הוחלט להקים מוקד מידע בחמש שפות שנותן תעדוף לכל הנושא של העברות הכספים מאחר שהנושא הזה מאוד מציק לעולים ולא רק לעולים מרוסיה ומחבר העמים אלא גם ממדיניות מצפון אמריקה וממערב אירופה, הדבר הזה מאוד בעייתי. דבר נוסף, יש לנו בהמשך לשיתוף הפעולה שנעשה עם בנק ישראל גם בעקבות הוובינר המוצלח שנעשה, שבעצם שולבו כל הפרויקטורים של המשרד גם והייתה לזה חשיבות מאוד גדולה והיענות מאוד גדולה, בעניין של בקשתך להארכת זמן של תעודת עולה יחד עם הנושא של הוצאת תעודת הזהות, אני מבינה שזה נמצא בתהליכים מתקדמים, אפילו סופיים, אני מקווה שזה באמת יבוצע בזמן הקרוב כי זה מאוד משמעותי. מה זאת אומרת סופיים? היום זה לוקח יותר מ-30 ימים ההוצאה של תעודת הזהות. ככה, היום זה לוקח כ-30 ימים, יש תהליך הסדרתי שאנחנו צריכים לעשות, סיימנו כבר את כל הערות הציבור ואת כל הוועדות שאנחנו צריכים, זה נמצא בחתימה והשאיפה שבשבוע הבא זה יוצא. אתמול פורסם שבוועדה לפניות הציבור שיינתן מספר תעודת זהות לבעלי תושב ארעי, אין פה נציג מרשות האוכלוסין? אני חייב להבין את הפטנט הזה. יש הרבה מאוד תלמידי ישיבה שלומדים כאן כתושבים ארעים וייתנו להם להוציא מספר תעודת זהות והם יוכלו לעשות את כל הפעולות, מכירים את זה? אולי חבר הכנסת זאב אלקין, אתה מכיר את מה שהיה אתמול בוועדה של פינדרוס בנושא בעלי תעודות זהות עם מעמד ארעי?

אתה יודע למה הוא עסק בנושא? נמצאים כאן הרבה מאוד במעמד תושב ארעי שבאים ללמוד כאן והוא סיכם עם רשות האוכלוסין שהם יקבלו מספר תעודת זהות בלי לעשות עליה כדי שיוכלו להתנהל, כי פה אנחנו מדברים על זה שבלי מספר תעודת זהות אי אפשר לפתוח חשבון, שמעת על זה? מעניין.

מספר תעודת זהות? בלי אזרחות? אולי רק מספר זהות. רק מספר זהות. אבל מה המשמעות של זה? זה מחליף את כל הקודים שמקבלים, יש קוד שונה במוסד לביטוח לאומי, קוד שונה לכל המקומות האלו - - - לא אבל אני אומר אפרופו הבעיה של העולים שנמצאים כאן עם תעודת עולה לא יכולים לפתוח חשבון בנק במשך תקופה ארוכה. אבל בתעודת עולה בדרך כלל רשום מספר. נותנים כ-30 ימים הם עוד לא סיימו ל-90 ימים.

אני חייבת לומר שגם מהנתונים אצלכם וגם תכף נגיע לפניות, אין פניות סביב הסוגיה הזו, נפגשנו בפברואר והתחייבנו בתשובתנו אליך עד סוף הרבעון והתשובה תקרה לפני, שבוע הבא תהיה תוצאה סופית של ההוראה.

סליחה אירוס, תמשיכי. נקודה אחרונה בהקשר הזה, הייתה לנו גם פגישה עם מנכ"ל איגוד הבנקים, פגישה מאוד מוצלחת שבסופה איגוד הבנקים פרסם רשימה של אסמכתאות שהעולים נדרשים כדי להקל עליהם עם הנושא של פתיחת חשבונות הבנק, המשרד רואה את זה בעין חיובית מאוד ואני מקווה שזה השלב הראשון לקראת דברים נוספים שנבקש לבצע. כן, רויטל, בבקשה. אז אני אשמח להתייחס לסוגיה של פתיחת חשבונות והעברות כספים, אני אגיד עוד פעם בפתיח ואני חושבת שאנחנו בקשר לא מעט עם הנוכחים כאן, אנחנו עושים את המקסימום כדי להקל על העולים וחלילה לא למרוח אף אחד, יש קושי ואמרנו את זה, הוצאנו הנחיות מאוד ברורות אחד המכתבים גם הוצאנו לאחר מפגש איתך. יש לנו שיח שוטף, הנגשנו מידע אצלנו באתר בשפה הרוסית, יש לנו פניות ציבור. אני חייבת להגיד שמאז הוובינר אפשר לספור את מספר הפניות אלינו על שתי ידיים - - - אז אני רק רוצה להגיד כמנהלת הוועדה שאליי כל הזמן מגיעות פניות, יש לי פה ערימה. אני מזמינה לפנות את כולם לפנות אלינו, עשינו שולחן עגול גם עם משרד העלייה והקליטה, עם הארגונים והמערכת הבנקאית, עשינו וובינר מעל כ-500 משתתפים, סימולטנית בשפה הרוסית, הנגשנו מסמכים בשפה הרוסית ושאלות בשפה הרוסית. אנחנו ממשיכים להזמין ככל שיש בעיות לפנות למוקד פניות הציבור ונמצאת כאן מנהלת פניות הציבור, אנחנו מהמפגש האחרון,

חוץ מלהזמין את כולם ולהסביר ולהוציא את ההנחיות ולהנגיש הכל בשפה הרוסית, אני מבינה את הקושי, אין שום רצון למרוח אף אחד, אדוני אם ירצה כמובן יוסיף. בסוף אם יש בעיה ספציפית פרטנית אני צריכה שייגשו אלינו או למוקדים שגם למערכת הבנקאית יש מוקד בשפה. אבל יש פה הרבה פניות שקיבלנו אותן - - - הפניות הן פניות שאנשים לא מקבלים דרך ביטוח לאומי, אז זה מה שאני אומרת - - - אם זה דרך ביטוח לאומי, זה לא במגרש שלי, דיברתם לפני כן - - - אז זה מה שאני אומרת, שיש הרבה פניות ואני ככנסת לא יודעת לענות להם - - - אפשר להסביר למה? אני אסביר למה לא מגיעות

בנק ישראל עשה את האינטרספייס ברוסית, מהמם הכול טוב. אחת הבעיות הגדולות והסיבה שזה קורה ולא מגיע אליכם, צריך להבין שהאנשים האלו הגיעו עם השכלה וכסף אבל הם חיים ביקום מקביל, אין להם את הקשרים החברתיים, הם לא היו איתנו בצבא, הם לא איתנו בפייסבוק ובאינסטגרם, הם בקשרים חברתיים שונים לגמרי ואם אנחנו לא ניצור את האינטרספייס ונעזור להם, הם אפילו לא מחפשים באותו דפדפן שאת מחפשת כי הם לא יודעים להגיע, צריך להנגיש להם את זה, לעזור, אבל זו טכניקה. אגב אירוס זה תפקידו של משרד הקליטה והעלייה, הוא צריך לייצר את הגשר הזה. בסוף

להזמין את נציגי הקליטה, להזמין אתכם ומוקדים ספציפיים בשפה, אין לי קשר לאינטרספייס. זו הסיבה שנהגתי לכאן שעתיים בבוקר כדי לשבת אחר כך עם אירוס וליצור את הגשר, זו הסיבה שאנחנו פה, בדיוק בגלל זה. זו העשייה שעשינו מאז המפגש. אוקי, תודה. סופיה את רוצה להתייחס? היי, אני רק רוצה להתייחס לגבי העניין של משתמשי האינטרספייס, אני עובדת בהייטק בדרך כלל, זו עבודה שלי בהתנדבות. אני מסתכלת על האתר שלכם, לחצנו על הקישור ששלחתם לנו כשאמרתם שכל הדף מתורגם ואפשר לבצע את הכול ברוסית, כשאני לוחצת על הלינק, אני מקבלת עמוד שבו יש טקסט קטן ולא נגיש ברוסית ואז כל שאר הטקסט הוא בעברית, אם לא ראיתי את זה אני יכולה לפספס או לא להבין או לחשוב שאני במקום הלא נכון, זה לא ידידותי למשתמש, אני צריכה לגלגל למעלה ורואה שהאתר ברוסית, יש שלב אחד לפנות לבנק ושלב שני לפנות אליכם אחרי הפניה, אני כל הזמן מפנה אנשים לערוץ הרשמי, זה מעולה שיש את זה ושאתם מקשיבים בצד השני. כשלוחצים על הערוץ הרשמי, האתר שוב חוזר לשפה העברית, אולי אין להם תרגום בדפדפן שלהם ואולי הם לא יכולים להסתדר עם זה, אם למישהו יש בעיה עם הפנסיה הוא לא יכול להסתדר עם זה, זה לא ידידותי למשתמש, אתם חייבים להשתפר ברמה של ה-IT, גם בוובינר אנחנו פרסמנו את הקישור בקהילה של מעל כ-15,000 אנשים ולא יכלו להצטרף יותר מ-500 אנשים כי הקישור לא עבד, אתם לא מבינים שהם לא יודעים איך לתקשר אתכם טכנולוגית. סופיה, באמת שאנחנו מנסים לעשות כל מה שאפשר, האם נפתור את הכול ולא יהיו קשיים? אני שמה את זה על השולחן, זה מורכב. נושא של אינטרספייס לא היינו צריכים לחכות לוועדה, אנחנו הרי בקשר כל הזמן. וובינר לא הספיק לכ-500 איש וצריך עוד מפגש? לא היינו צריכים לחכות לוועדה, כל מה שאנחנו יכולנו לעשות עשינו, קידמנו, מפברואר עד מאי לעשות גם שולחן עגול, גם וובינר וגם אינטרספייס שאולי הוא לא הכי ידידותי, מעבר לזה להגיע ממש ממש לשטח, אנחנו לא עובדים - - - אבל תשתמשו בנו, אנחנו בקשר עם השטח, אנחנו רוצים להגיע - - - אין יותר מקשר ישיר שהזמנו - - - אני מסכים איתה בעניין, לא צריך את שולחן הוועדה כדי לתקשר. חבר הכנסת זאב אלקין, אתה רוצה? מישהו אחר רוצה להתייחס לפני שאני מסכם? לגבי העברות כספים? למה שאתם רוצים. בואו נדבר על העברות כספים. בואו נדבר על העברות כספים, כרגע לא מדובר על בנק ישראל כי בנק ישראל עשה את שלו כרגע מדובר על הטמעה, כלומר השלב של החקיקה או ההוראות נגמר ועכשיו מדברים על הטמעה. יצאה רשימה אחידה של מסמכים שהבנקים אמורים לבקש כשרוצים להעביר כספים, בסעיף שתיים של הרשימה כתוב ואני לא מצטטת בצורה מדויקת, שזו רשימה מומלצת, וכל בנק יכול לבקש איזה מסמך שהוא רוצה. הצעה ראשונה שאני מציעה, אני לא אציין את השם של הבנק אם תרצו אציין בפרטיות, אני מציעה לכתוב שהמסמכים שהבנק יכול לבקש הם יהיו קשורים ורלוונטיים למניעת טרור או הלבנת כספים זה לא כתוב שם, ואני יכולה להקריא מקרה שהבנק הוא יצירתי מאוד. אנחנו יודעים שכשמשרד הקליטה והעלייה נותן תעודת זהות הוא בודק כוונה להשתקע,

את לא נותנת תעודת זהות או תעודת עולה אם הוא לא רוצה, הנה מקרה לפניי, עולה חדש שמגיע בפברואר לארץ, חוזר אחרי חודש וחצי למכור את שתי הדירות שלו במוסקבה ולהביא את הילדים ואת אשתו, מנסה להעביר כ-56 אלף אירו לבנק שיש לו כבר בבנק חשבון כעובד זר, נותן לבנק את תעודת העולה והבנק לא עונה חודש וחצי בכתב, עד שהוא פונה אלינו, לא עונה באפליקציה בכתב, וכשאנחנו מתערבים ואומרים לבנק שיענו בכתב כהוראה של בנק ישראל, הבנק עונה ואומר איפה הסכם השכירות או רכישת הדירה? העולה שואל למה אני צריך להציג את זה? הנה תעודת העולה שלי אני פה שישה שבועות ואמרתי לכם שאני חוזר למכור את הנכסים. תשובת הבנק היא לאור העובדה שבשלב זה של מרכז חייו של מרשך אינו בארץ, איך הם יודעים את זה אני לא יודעת, אולי הוא גר עם המאהבת שלו, אבל נניח שהבנק עשה תחקיר והוא יודע שהוא לא גר בארץ, ומאחר שבמצב זה הבנק סבור שלא יוכל לנהל באופן נאות את הסיכונים הנוגעים להלבנת הון, איסור מימון טרור, מיסוי מקומי ובין לאומי, לא יתקבלו לחשבון כספים נוספים כל עוד לא יעביר את מרכז חייו לארץ, זה אומר שכל מי שיש לו חשבונות בבנקים ולא חי בארץ, אי אפשר לנהל את הסיכון? אני לא רוצה להגיד מה זה אומר אבל זה על גבול המדע הבדיוני. אי אפשר לבקש מסמכים לאחר שקיבל תעודת עולה, לא ייתכן שיבקשו להוכיח שמרכז חייו בארץ, מותר לו להיות איש עסקים ולנסוע ולמכור את נכסיו, לא יכול להיות שהבנק יבקש להראות הסכם שכירות, סליחה, זה לא קשור למימון טרור ולכן בנושא שהבנק יכול לבקש איזה מסמך שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, הנושא חייב להיות מנוהל על ידי מישהו, זו לא אחידות ותסכימי איתי, זה לא משהו שקשור למימון טרור. אני אענה ואם טיבי רוצה להוסיף מוזמן. הרשימה היא לא רשימה סגורה, בסופו של יום הבנק צריך לנהל את הסיכון, לא רק איסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשימה היא רשימה מסייעת כי בין היתר נאמר שסעיף אחד מבקש מסמכים כאלו ובסעיף אחר משהו אחר, אז קודם כל שהאחד ידע.

זו יוזמה שאיגוד הבנקים לקח על עצמו, לא תהיה רשימה אחידה וסגורה של מסמכים, תהיה רשימה מסייעת ואני יוצאת מנקודת הנחה שבנק מבקש מסמכים שרלוונטיים לאירוע. אני רוצה לתת מספר, מתחילת הלחימה ועד היום עברו מעל כ-10 מיליארד שקלים, ומעל כ-50,000 פעולות ונפתחו מעל כ-40,000 חשבונות אז הקצב גם מתחיל לעלות. כ-40,000 חשבונות? לא הבנתי. כ-40,000 חשבונות נפתחו מתחילת הלחימה, עברו כ-10 מיליארד שקלים בהעברות, כ-53,000 פעולות, שכשהיינו כאן בפברואר הנתונים היו הרבה יותר קטנים, מה שרואים את הקצב שהולך ועולה. ומתחילת הלחימה עלו למדינת ישראל להערכתי כ-100 אלף איש. וזה לא כולל את אלו בעלי תעודת הזהות שחזרו לחיות כאן בארץ. ברשותך, צריך לזכור שיש הבדל בין מספר חשבונות למספר עולים, חשבון הוא הרבה פעמים למשק בית ולא לעולה בודד, כלומר שיש כ-40,000 חשבונות זה יכול להיות שיש שבפועל זה יותר מ-40,000.

יש לפעמים משק בית שיש לו יותר מחשבון אחד, אם אנחנו מדברים על איש עסקים יש לו את החשבון של העסק ואת החשבון שלו. יכול להיות, אני רק אומרת שהקצב הולך ועולה, אני לא יכולה ולא מין הראוי שאני אשיב על הפנייה הפרטנית, אם בנק לא משיב זה בדיוק הערוץ שנתנו, אני שמה בצד את האינטרספייס אבל יש ערוץ, יש מוקד פניות ספציפי של הבנקים בשפה, יש את המוקד שלנו, הבנק צריך להגיש תשובה ולהגיד - - - הבחור הספציפי גם פנה לבנק ישראל.

אז יושבת כאן מנהלת פניות הציבור, לי יש רשימה מלאה של כל מי שפנה אלינו מאז המפגש האחרון, תשע פניות שעל כל אחת מהן יש לי מענה ספציפי. על הפנסיות אין לי מענה, הכסף לא מגיע, יותר מלתת את הכלים ולהגיד שיש קשיים, אז בתוך הקושי אבל לא יכולה להיות רשימה סגורה, אני מצפה שהמסמכים לא יהיו מצופים מהלקוח כמו קמתי בבוקר ורציתי לראות שהשמיים ירוקים ואם יש בעיה ספציפית אז נתנו את הערוצים גם אצלנו וגם בבנקים וצריך להשתמש בפלטפורמה,

יש כמה סוגים של פניות, העברות בנקאיות נבדקות לגופו של עניין אם הלקוח פונה ומבקש מאיתנו לבדוק אם עניין המסמכים אם הוא לגיטימי או לא, זה נבדק לגופו של עניין ויש לכם את המייל האישי שלי. מעבר לכך, גם שמתקבלות שיחות במוקד וגם בכתב הן בעברית, בזניח קיבלנו שיחות ברוסית, הרבה פעמים הם נעזרים בסיוע של משפחה או חברים עם השפה העברית, אם יש פניות בשפה הרוסית אז יש לנו את הדרכים להגיע ופרסמנו את הטלפון ועדיין אנחנו רואים ירידה בכמות התלונות, אני לא חושבת שזה רק האינטרספייס כי שמנו מספר שכך הכי פשוט להגיע, תעבירו אלינו, יש לכם את הפניות ואני מזמינה אתכם להחזיר את הפניות שצריך. זה לא יכול לעצור רק אצלנו, כבוד היו"ר. אני לא בטוח שיש לי הרבה מה להוסיף רק דבר אחד,

אנחנו עשינו כל מאמץ אחרי הישיבה הקודמת לייצר את רשימת המסמכים, רשימה שכוללת את מרבית המסמכים שצריך, אף אחד לא יכול להבטיח שנגיע לאפס תקלות אבל אנחנו עושים כל מאמץ לתת מענה אופטימלי ככל שניתן, ואם יש תקלות או אם חסרה תשובה מבנק זה או אחר אנחנו יכולים לסייע בטיפול, אי אפשר להבטיח אפס תקלות, אנחנו עושים ונעשה את המקסימום בכל הערוצים, מנסים להיות כמה שיותר נגישים. תודה. יאיר סמוליאנוב, בבקשה. אני רק רוצה להגיד שעשינו פה תהליך מאוד גדול ובהמון מובנים מאוד חיובי, אם אני חוזר לשיחות של לפני המון חודשים יחד עם אנה, סופיה והארגון של לובי המיליון, עשינו המון שיחות והגענו ללא מעט דברים, וצריך לבחון עד כמה הדברים האלו טובים, מצליחים ויעילים. אני מסכים אתכם שעל תשע פניות אי אפשר להשיג שום מסקנה, כבוד היו"ר דיברת על זה גם בדיון הקודם, בסוף השאלה איך הדבר הזה מגיע למשתמש הקצה ואני יודע להגיד שיש רכזי קליטה וכשהעולים פנו אליהם ושיתפו אותם אז הרכזים לא ידעו על זה שהמסמכים האלו קיימים. אני בסוף ממקומי הקטן יכול לעזור

אני ביקשתי שתעשו שולחן עגול עם משרד העלייה והקליטה ועם הרכזים.

גם בנק ישראל הוביל שולחן עגול, גם ארגונים עם הבנקים ומשרד העלייה והקליטה, בנק ישראל הוביל - - - לא עם הנציגים מהרשויות המקומיות,

זה היה אמור להיות במסגרת הוובינר הם היו אמורים לעלות, בקרב הפרויקטורים, הם היו בתוך האירוע הזה?

המנכ"ל הוציא פנייה לכולם. אירוס, אבל מאוד חשוב גם שהם יקבלו את המסמכים, מה שיצרנו שיגיע אליהם.

אנחנו הפצנו את מה שאתם הוצאתם שאנחנו רואים את זה - - - סליחה, יאיר תסיים. אני רק רוצה לסיים, בסוף אנחנו צריכים להגיע למצב שהעולים עצמם יקבלו את זה, יש אולפני עברית, יש מרכזי קליטה, יש מקומות שבהם אנחנו יודעים שהעולים נמצאים ואנחנו מגיעים אליהם, בשביל שנוכל לבוא, לשבת ולהבין עד כמה התהליכים, הדברים והמסמכים יעלים יותר עם מה שעשיתם בבנק ישראל. זו אחריות של משרד הקליטה והעלייה לדאוג לכך שהדבר הזה יגיע בסוף לכל עולה שידע שיש לו את הזכויות האלו, ואחר כך נוכל לבוא ולהיות חכמים יותר ונדע עד כמה הדברים האלו יעלים או לא. תודה, דניאל בבקשה.

יש בעיה שלא מדברים עליה לצערי, אנחנו מדברים על דברים שהם נמצאים למעלה, זאת אומרת כל מיני הוראות שאתם נותנים, כל מיני דברים שאנחנו חושבים איך לעשות נכון, בסופו של דבר המגע הסופי זה בין

ללקוח. אני תושב חוזר, חזרתי לפני כארבע וחצי שנים ואני נמצא מאוד עמוק בנושא של ההייטק, אנשי העסקים שמגיעים מרוסיה ואנשי עסקים ישראלים, אני יכול להגיד שבחצי השנה האחרונה אנחנו איבדנו לפחות ממה שאני יודע, בסביבות 1000-1500 אנשים איכותיים, בגלל שהם התייאשו מהבנקים. הם לא אנשי פוליטיקה, הם עולים חדשים ואיכותיים שרצו לגור פה, הם לא חיפשו מקום איפה לגור, כי עם הידע והיכולות שלהם הם יכלו לחיות בארצות הברית והאמריקאים בשמחה היו לוקחים את האנשים האלו, וגם עכשיו דובאי, טורקיה ויוון לקחו אותם ונותנים להם תנאים מדהימים, אבל אני לא מדבר על התנאים, אני מדבר על למה הם עזבו. הם עזבו בגלל הבנקים, ואני אומר לכם את זה לא מלמעלה אלא מלמטה, אני נמצא בכל מיני קבוצות של בין 2000-4000 אנשים שבאו עם משפחות, הם ראשי המשפחות, אלו שצריכים לשים אוכל על השולחן, כל משפחה הגיעה עם שניים או שלושה ילדים, הגיעו לארץ מהרבה מאוד סיבות אבל אין שום תירוץ לזה שאנשים האלו עוזבים חוץ מאשר סיבה אחת, לא בגלל מזג האוויר, לא בגלל הפגנות ולא בגלל שום דבר אחר, שהם לא הצליחו למכור דירות ברוסיה כי לא נמכר, אז הם הצליחו להשכיר את הדירות הללו ומהכסף הזה הם היו צריכים לשכור דירה פה בישראל ולשים קצת אוכל על השולחן או רק לשכור דירה. יש הרבה אנשים שחזרו כי לא הצליחו למצוא עבודה, הם היו מוצאים עבודה, הפוטנציאל שלהם הוא מדהים, הם לא הצליחו ללכת לאולפן ללמוד ולעבוד בו זמנית כי אין עבודה, ואיך הם יכולים לאכול ואיך הם יכולים לשכור דירה כשהבנקים לא מקבלים את הכסף שלהם רק בגלל שרשום להם על המצח רוסי וזהו כאן זה נגמר ואני מצטער להגיד את זה, אנחנו מדברים על דברים מאוד חשובים וזו בעיה, כי זו המדינה שלי, שאני חזרתי אליה מכוונות ציוניות למרות שיש לי איפה לגור בעולם, אני התחלתי להשתתף בזה יותר ויותר, כי חבל לי. אני זוכר את העלייה שעלינו בשנת 1990 וזו הייתה עליה מדהימה, עכשיו העלייה גם מדהימה ואם אנחנו נפסיד את האנשים האלו דובאי וטורקיה ייקחו אותם, שאנחנו בסדר עם דובאי וטורקיה, אבל אני אוהב את המדינה שלי קצת יותר, זו תהיה אך ורק אשמתנו. לדבר על הדברים האלו זה חשוב, אבל אנחנו צריכים למצוא פתרון היום ואני אסביר לכם למה המצב הנוכחי

ואני מדבר מהאנשים שרוצים להשקיע, שיש להם כסף, אנשים שהיו בענף הבנייה ללא קשר לממשלה ועד האנשים שצריכים לקבל כסף הם עוזבים, והם עוזבים אך ורק בגלל הבנקים כי הם לא מסוגלים, מהסכום הקטן לשלם על דירה ועד הסכום הגדול לפתוח עסק פה למרות שיש להם כסף,

תודה, התייחסויות נוספות? סופיה,

אני רוצה להתייחס ולתת דוגמה בהמשך למה שאמרת, עולים חדשים ממשיכים לפנות אלינו לארגון, לאנה וללובי המיליון ואחד מהמקרים הגיע לפני כמה ימים שאני רוצה לשתף את הסיפור

עולה שפחדה לבוא בעצמה ולהגיד את זה, אז נתנו לנו אישור לספר את הסיפור בקצרה במילים שלה, אני אקריא את הסיפור, הוא קצר. סופיה אנחנו לא העברנו את זה לבנק ישראל, לא להזכיר את השם של הפונה היא לא נמצאת כאן ואחרי זה נעביר לבנק ישראל.

כן עם השם ותעודת הזהות נעביר לכם אחרי הדיון. היא יוזמת והוא עורך דין, הגיעו אחרי המלחמה מרוסיה בתאריך 18 במאי 2023 חתמתי על שני הסכמים עם חברה מוכרת בשוק הנדל"ן הישראלי למען רכישת עסקת הנדל"ן הראשונה שלי בארץ. על פי הסכם הרכישה, העברתי כספים מחשבוני בבנק החמישי בגודלו בטורקיה לחשבון בבנק מזרחי טפחות, המצאתי מספר מסמכים.

אישור סוויפט על העברה מהבנק בטורקיה לבנק מזרחי.

הצהרות מס במקור כספים. המסמך השלישי, אישורי העברת כספים מבנק טנקוף שהוא בנק ברוסיה לבנק בטורקיה בשנת 2022, כשבנק טנקוף לא היה תחת סנקציות כלשהן. המצאתי את כל המסמכים המפורטים לעיל, יחד עם העתק של הסכם הרכישה לפקידה בבנק מזרחי טפחות למייל הספציפי שכתוב. ב-1 ביוני 2023 לפני שבוע, קיבלתי הודעה מהבנק בטורקיה שההעברה הוחזרה עקב מדיניות פנימית של הבנק המקבל, בנק מזרחי טפחות סירב לקבל את ההעברה ללא שום בקשה לפירוט, הסבר או מסמכים נוספים כלשהם. אני אעצור פה, זה רק מקרה אחד מהמון מקרים כאלו, עכשיו רצה עצומה שחתמו עליה מעל ל-400 אנשים שאומרים שיש בעיה והם רוצים שנעצור את הטירוף הזה, אז רציתי לשתף את הדוגמה הזו וזה מה שיש לי להגיד להיום.

דברים נוספים? חברי הכנסת? אם כן אני רוצה לסכם את הדיון הזה שהתחלק לשני חלקים, חלק ראשון היה על הפנסיות והחלק השני היה על העברות הכספים. בחלק הראשון, תשובת משרד האוצר לא מקובלת על הוועדה, ומבחינתנו האמירה שגם היא לא נבחנה, אני לא יודע מה משרד החוץ חושב כי הם נמנעו מלהגיע לדיון אבל האמירה שממשלת רוסיה לא תראה בעין יפה אם אנחנו נפצה את מי שנמצא כאן היא לא תירוץ להימנע מתשלום פנסיות לכ-17,000 זכאים. הוועדה מבקשת מביטוח לאומי לקבל מידע על כמה מתוך אותם 17,000 זכאים שקיבלו בפברואר נפטרו, כדי שנבין כמה משרד האוצר השאיר ועזב לאנחות מה שנקרא. הדבר השני הוא גם ברמה המשפטית, בכל הכבוד כאן יש אחריות למדינה על הסכם שהיא חתמה, המדינה חתמה הסכם מול מדינה אחרת ונוצר מצב שבו ההסכם לא ממומש, המדינה צריכה להיכנס בנעליה ואחר כך לעשות חשבון עם מי שהיא צריכה, לא אותם 17,000 זכאים צריכים לעמוד תלויים ועומדים סביב הסיפור הזה. לעניין הנושאים האחרים אני מבקש העברת המידע היא צריכה לקרות כל הזמן, גם מה שכבר נעשה צריך לעשות עוד הפעם אם מישהו לא היה או שכח, תעשו עוד וובינר, תעשו עוד הסבר לפרויקטורים ברשויות המקומיות,

תעשו את השידוך הזה.

עדיין מגיעים גם עולים שיגידו להם להעביר את הבקשה על הפנסיות באירו, לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להקל על הסיפור הזה.

אני שוב פונה לאיגוד הבנקים ולמפקח על הבנקים, דיברנו על זה בכל השיחות שלנו, יש מדיניות של ניהול סיכונים, היא לא יכולה להיות מדיניות של אפס ניהול סיכונים והיא גם לא יכולה להיות מדיניות של כדי שלא יגידו שאנחנו סתם דוחים אז נמציא מסמכים לא רלוונטיים, בסופו של יום המטרה היא באמת לקלוט ולאפשר את הפתיחה, אני כן רואה שהנתונים מצביעים על שינוי מגמה מאז הדיון הקודם שלנו, יש יותר הבנה ופתיחות בתחום הזה, אבל עדיין יש לנו מה לעשות ואיפה להשתפר בעיניי המשימה הקריטית ביותר היא עניין הפנסיות והניסיון לפתוח את הערוץ הזה. אני מבקש לפנות בכתב גם למשרד החוץ, כדי לקבל הבהרה לגבי האמירה של משרד האוצר שממשלת רוסיה לא רואה בעין יפה את תשלומי הפנסיות שממשלת ישראל תשלם את הפנסיות, ולכן אנחנו נמנעים מתשלום ולא מעבירים את כספי הפנסיות לזכאים דרך ביטוח לאומי ועד כמה זה הגיע ממשרד החוץ, מהי העמדה המדינית, ומה הפעולות שהשגרירות עשתה בעניין הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

10:22.